צוהריים טובים לכולם, משתתפות ומשתתפים. רציתי לומר חברות וחברי הכנסת, אבל אני רואה רק חברי

כנראה שחברות כנסת יצטרפו בהמשך.

השרה להגנת הסביבה. הנושא הזה סופר חשוב, סביבה, הגנת הסביבה,

אנחנו,

הצגנו בממשלה את תוכנית היישום הלאומית שקרויה "תוכנית 100 הצעדים" שמתווה את הדרך לישראל לעמוד ביעדי ההפחתה האלה. זה כולל החלטות ממשלה שכבר

כלכלות ומדינות משקיעות סכומים דרמטיים, מיליונים ומיליארדים וטריליונים, ראו את התוכנית הכלכלית של ארה"ב ושל אירופה, בהטבות מס לתעשיות ירוקות וביציאה מהשקעות בדלקים הפוסיליים ובתעשיות מזהמות,

מיליארדים של השקעות שמחפשות לאן לתעל את

יש לנו עבודה מאוד משמעותית עם מובילי הסקטור הפיננסי, בנק ישראל, רשות ההשקעות,

של באמת להפנים את הסיכונים הסביבתיים בהשקעות בסקטור

בבקשה להתייחס בכמה מילים למדריך שהגשתם לרשויות המקומיות, זאת אומרת שהוא מתייחס לשלטון

ויש לנו פעילות נמרצת מאוד, כמובן בהובלת המשרדים המקצועיים הרלוונטיים בתחומי המעבר לאנרגיות מתחדשות. החלטה דרמטית מאוד בתחום התחבורה,

חדש שיעלה על הכביש במדינת ישראל יהיה אוטובוס

מערכות הבריאות, החינוך. אני רוצה לציין כאן את החיבור שעשינו לראשונה כאן ביום הסביבה בוועדה של רם שפע,

פורמלי. אנחנו התחלנו תוכנית בשווי של 15,000,000

וההתנגדות שלנו להסכם שחתמה עליו קצא"א שבעצם בפוטנציאל להגדיל את הסיכון הזה, להגדיל את הסיכון שיכול להיות בלתי הפיך לשונית האלמוגים באילת,

ת וגם את העובדה שהמערכות האקולוגיות בישראל מתדרדרות כתוצאה מפעילות האדם, ובראשם, אגב, הצמצום והקיטוע של שטחים פתוחים, בגלל הבנייה הנרחבת. אז

החלטת ממשלה שקיבלנו בעקבות השריפה בהרי ירושלים,

לרבות מוכנות לשריפות עתידיות, אבל גם את הכוונה שלנו לקדם גן לאומי סובב ירושלים, את 'גן לאומי הרי

הוא נתן לנו אותה בשביל לייצר משאבי טבע,

לא בשביל לטמון בה את הפסולת שלנו ושהיא תפלוט גזי חממה ותטנף את החיים שלנו

כדור הארץ.

לעבור לעולם כזה של הפרדה

לחזור כקומפוסט, כי היום היא הגורם שפולט גזי חממה ויש לו שימוש שלא משומש. אבל יותר מזה, הפסולת האורגנית היא זו שמלכלכת את

אבל בהחלט יש לנו פה שיפור של הסטנדרטים הסביבתיים, כך שיתאימו לסטנדרטים הבין-לאומיים. יש לנו כאן חובות כמו לדוגמה,

שישראל התחייבה לחוקק אותו כשהיא נכנסה ל-OECD בשנת 2010, ועדיין לא עשינו

כשאנחנו מסתכלים על זניחת התעשייה המזהמת, אז השנים הקרובות הן השנים הקריטיות לביצוע השינוי הזה,

אני

וביקשתי ממנו להביא, כהחלטת ממשלה, את אימוץ המלצות ועדת המנכלים לפינוי התעשייה הפטרו-כימית המזהמת במפרץ

אוקי, בסדר. ווליד, מתי תכבד גם אותנו ונאמר כמה מילים?

בוודאי, איזו שאלה. אתה גם חבר הכנסת היחיד שנשאר, כי חברי הכנסת מדלגים בין הוועדות וגם בין המזנונים,

אנחנו נתן עכשיו זכות דיבור לחה"כ משה אבוטבול, בבקשה. קודם

הייתי רוצה באמת לדעת האם המשרד של גברתי השרה תקצב את הנושא הזה

זה דבר אחד,

ואני בטוח שגם על זה חשבת, כי אני פה במצגת שלך פחות ראיתי מיקוד לנושא הזה, יכול להיות שאולי יש לך עוד דברים צדדיים, והייתי מאוד שמח לדעת את המדיניות של השרה, ואיך אנחנו מצד אחד שומרים על

גם ב'לקט ישראל', גם בארגונים וחברות אחרות בתחום הזה של שינוע חברתי. בוודאי,

אני חושבת שהנושא של הפחתה, גידול המזון בצורה

מעבר לתפקידי כראש המועצה המקומית זכרון יעקב, אני גם יו"ר הוועדה להגנת הסביבה של המרכז לשלטון מקומי. אני הגעתי היום ברכבת מזכרון, זאת הדרך המהירה

עושה את זה הלכה למעשה.

כי אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחיל לשנות תפיסה.

על הרבה מאוד נושאים שאני מזדהה עם כולם, לגבי

הדבר השני, שאמרתי לכל אורך הדברים,

ואנחנו אמנם נעשה הסכמים וחוזים וחוקים, אך ככל שנרתום את הציבור שלנו ביישובים ובכלל בחברה הישראלית,

חרדיים וחילוניים, מכל המגזרים, אני חושב שככה אנחנו נוכל לעמוד ביעדים האלה, כי

במיוחד באקלים הפוליטי והפרלמנטרי בישראל, לא לחכות שקודם תהיה חקיקה שלמה ומושלמת והכול יעמוד על מקומו בשלום וכל המתקנים יעמדו עטופים בסרט ורק אז להכניס את זה לפעולה,

לכן,

אנחנו הולכים ומאתרים מרחבים וערים ומועצות

מיוחד,

סדר יום שאני חושב שאנחנו מוליכים הרבה מאוד שנים,

ואם לא נשמור על השטחים הפתוחים אם לא נשמור על הים אז הוא יתחיל לפלוט במקום לספוח.

יש תוכניות מיוחדות מול הערים והרשויות של החוף?

אני חושב שסדר היום החשוב היום הוא קודם כל להקים שמורות ימיות,

והמשרד הציב כאן יעד שאפתני, אבל כמו שאני

אני יודע שגם את היית רוצה שזה יהיה יותר מזה, ואני חושב שזה חשוב מאוד. ממש לפני שבועות בודדים כולנו נתקלנו בבעיה האחרת של החוק הזה, וזה נושא הרעלים. איבדנו חמישה אחוזים מהנשרים שלנו ביום אחד, בגלל מישהו שזרק רעל, בטעות או לא בטעות, כנראה לא בטעות - - - כן, יש פה נושא שצריך להתעמק בו ולדון

ממש תוכנית מפורטת, ועד היום כבר ישבנו עם לא מעט

ובאמת עם הרבה מהציבור ומהחברה הערבית, כדי לתכנן את התוכנית כך שהיא תותאם לצרכים של מניעת השלכת הפסולת במרחב הציבורי והטיפול

לצ'יפים, להסברה, למערכות מידע, וגם לרכבים וכוח אדם, וכך נוצר שם כוח מקומי שעושה שינוי מקומי

מאזור לאזור, ואני חושב שזה גם מפתח מאוד גדול להצלחה, ההתארגנויות המקומיות האזוריות, זה איגום משאבים וזה מכפיל כוח.

מעבר ליחידת השריפות שהקמנו כבר לפני שנתיים, יש לנו במשרד להגנת הסביבה יחידת רחפנים שרוצים להרחיב אותה ולהכניס אותה לפעילות מבצעית כדי לשפר את האכיפה במובן

כמובן שתוך כדי צריך גם לעשות אכיפה, כי אי אפשר לפרוץ את הדבר הזה. שי רילוב, מנכ"ל העמותה למען מניעת בזבוז מזון. אבוטבול, יש לך קולגה, אז אחרי זה תעשו

הכול מתחיל בבריאות וממשיך לשינוי ההרגלים,

ולשם אנחנו עוד צריכים לכוון.

נציג מחאת הנוער למען האקלים. כן, גור. שמי גור בומש, אני מרמת ישי ואני נציג מתנועת הנוער למען

אני פה מתחנן מולכם במקום ללמוד.

הגיע הזמן להתחיל לפעול. מתי סוף סוף יהיה חוק אקלים? כשכל הכרמל יעלה באש והמונים יגוועו ברעב כי התפוקה החקלאית תצנח? ומתי תעגנו בחוק את העצירה של ההתקדמות והקידום ההרסני של פרויקטים

היום אנחנו כבר יודעים שאחרי 15 שנה העצים האלה מפסיקים לגדול, הם לא ימתנו את החום העירוני, ובעצם אנחנו מייצרים מצב שאנחנו יוצרים שיטפונות, גם אם לא יהיה משבר אקלים אנחנו מצופפים את העיר אבל היא מאבדת את העצים הגדולים שלה. מה שאנחנו רואים עם נת"ע זה שהיה חוקר, נגיד חוקר בשלב - - - אז הוא עצר את זה בכל שלב שהוא יכל,

שלא תפקידה של נת"ע לעשות שבילי אופניים. זאת התוכנית,

וכל דבר אחר הוא בעצם עירוני, הוא שקוף, כולל שבילי אופניים, שכולנו בעדם. מה שהם עשו בשלב הזה, למשל עם שבילי אופניים, הם הצמידו אותם על העצים, למרות שהתוכנית גמורה. דיבר כאן הבחור על מזון. אני הגשתי הצעה לרם בן ברק שהוא עשה את הצעת החוק של חוק החקלאות, שחייבים לייער ולנטוע עצים מסביב לכל החלקות החקלאיות כדי שהאדמה תישאר פורייה. עכשיו זה לא קורה, אין לנו שום דבר כזה, אין ייעור,

וחייבים לשלב את זה, תמר. אסנת, תודה רבה, אנחנו נשחרר את השרה, יש לה גם התחייבות בשדולה. תודה רבה כבוד השרה, תמר זנדברג, על הסקירה ועל ההשתתפות, ואנחנו ניתן זכות דיבור לדובר האחרון, ירון קדושים, פעיל סביבתי נגד כריתת עצים,

שלום, שמי ירון קדושים מפתח תקווה. עשיתי שמיניות באוויר כדי להגיע לפה. למה, היה לך קשה?

כי תכף תראה, אני עוסק כרגע באיזשהו מאבק מאוד גדול שתופס לי כמעט כל דקה פנויה. אני חבר מטה המאבק על הבנייה בסירקין כבר עשר שנים, ובשלוש שנים האחרונות על מתווה כביש 40 החדש לפתח תקווה. אני לא אדבר ארוכות כי יש הרבה מה לדבר, אבל אני אגיד בתמצית. זה נחמד לראות שהמדינה מדברת על שמירת העתיד, על האקלים, אבל היד השנייה של המדינה, מוסדות התכנון, פוגעים בכל רגע נתון בסביבה שלנו. במחנה סירקין ייכרתו כ-6,000 עצים שניטעו על ידי הבריטים, את זה כולם יודעים כבר,

זאת תוכנית שאושרה למרות שייתכן שניתן לדחות חלק ממנה ולא לקיים את כולה גם אם היא אושרה על כל ה-13,000 דירות, לא חייבים כרגע לבנות על השטח של העצים. בימים אלה ממש מקדמים מתווה שנקרא 'כביש 40 החדש' שיש בו מכלול שלם של בעיות מאוד קשות. הבעיה האחת שמתאימה כאן לוועדה, זה כריתה של 1,500 עצים בוגרים על המתווה של הכביש,

עם 'חורשת דדו' שזו חורשה בת 70 שנה, יחד עם פארק יחיד בכל אזור הצד המזרחי של פתח תקווה, 'פארק השופר' או 'הפארק הרומנטי' כפי שהוא נקרא. יש דרכים לקיים את מתווה הכביש הזה בעוקף פתח תקווה כמו שהוא נולד בהתחלה. הכביש הזה גם פוגע בסביבה, הכביש הזה גם פוגע בתושבים כי הוא סוגר שלושה צמתים מאוד מרכזיים בעיר, שמנתקים שש שכונות בעיר פתח תקווה מציר תנועה ראשי. הופכים את הכביש הזה מכביש מקומי לכביש ארצי על מנת לייצר ציר תנועה לשכונה עתידית שעדיין לא קמה, לשכונה שתקום בעתיד שהיא כרגע רק על שולחן התכנון, רק כרגע יצאו מכרזים על 2,500 דירות, אפשר לתכנן את זה אחרת ולשמור כרגע. יש לנו הצעות, הגשנו חלופות, היינו בהתנגדויות עכשיו, לפני שבועיים. אני מדבר פה על שש שכונות מתחתיי, אני מרכז את המאבק ומתחתיי יש שישה מטות מאבק בשש שכונות. אתה עושה את זה בעיקר בעיר פתח תקווה או שאתה עושה את זה גם לטובת עצים במקומות אחרים? אני פעיל, אני מכיר את אסנת, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ב'הצילו את העצים'. מה ההבדל ביניכם במטרה הסופית? אין הבדל, כולנו רוצים דבר אחד. אני יכולה להגיד שנתיבי איילון מחקו את הוראות החוק מנהלי התכנון שלהם,

פקיד היערות יודע את זה, הם לא עובדים לפי הוראות החוק. הם ביטלו את הגנת העצים. אני אסיים בזה שכולנו רוצים דבר אחד. אנחנו רוצים שמחר, לא רק נלך לעבודה אלא נוכל גם לחזור מהעבודה לאיזשהו פארק שנצא עם הילדים. תהיה לנו מערכת של חיים, העצים גם תורמים לסביבה, לאקלים, לטמפרטורות, זה דבר ידוע. מעבר לחיים של עבודה ותנועה בכבישים יש גם חיים של פנאי, ולחיות. כולנו רוצים דבר אחד, הבעיה היא שמוסדות התכנון יושבים שלוש שנים, מתכננים תוכנים, עבדו עליה, השקיעו המון כסף ומשאבים, וכשאתה מגיע לסוף אומרים לך בוא תשנה, אבל אף אחד לא ישנה בגלל שגילית בעיות. אנחנו מדברים על שלושה צמתים שנסגרים, אנחנו מדברים פה על 1,500 עצים, וזה כרגע על הליך תכנון.

אנחנו ממתינים להחלטת חוקר שתינתן בשבועיים שלושה הקרובים. אנחנו מבקשים מכם באמת להירתם לטובת תושבי פתח תקווה ולטובת העצים שמשרתים את כולם, זאת החורשה היחידה באזור השרון. תחשבו על 6,000 עצים שיורדים בגלל תוכנית בנייה, 1,500 עצים שיורדים בגלל כביש. מי מקדם את התוכנית, העירייה? זה מינהל התכנון בשיתוף העירייה. העירייה שותפה והעירייה היום מבינה את הטעות. העירייה לא יודעת שזה חשוב לה? אדוני, אני אשתדל לא לדבר על עיריית פתח תקווה, מסיבות מובנות, אבל קשה לבוא לעירייה שאתה מציע לה פרויקט תשתית של מיליארדים ולהגיד לה בואי תקשיבי לתושבים שלך. הם מסתכלים הרי על ההכנסות, על ההתפתחות של העיר, ופחות על טובת התושבים של העיר, אלא אם כן יש לחצים פוליטיים. זה המצב נכון לעכשיו. זאת מציאות שבה ראשי רשויות הם לא הגוף שאמור לשמור על הסביבה. אנחנו רואים את זה בכל מקום.

אני רוצה להודות לך, ירון קדושים, מעניין מאוד. יש כמובן עוד הרבה מאוד מקומות שכורתים בהם עצים לטובת כבישים וכניסות וזה קורה כל יום.

אבל לא מתנגדים לדבר כזה, בדרך כלל כשהתוכנית בסדר אז אף אחד לא מתנגד, כולנו רוצים רכבת קלה אבל הם מנצלים את זה כדי לכרות עצים.

אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות לכל המשתתפות, לכל המשתתפים, ללאה מצוות הוועדה וגם נודה לשרה שיצאה, תמר זנדברג, על הדיון המעניין. תודה רבה לכולכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:26.